חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה, דיון בנושא פרק ט"ז (שירות מידע פיננסי) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית שמכונה בפי החבר'ה הטובים, חוק